אני רוצה לעבור לממונה על שוק ההון,

משה ברקת נמצא איתנו על הקו? אנחנו פותחים את הנושא השני על סדר היום: